אנחנו מתחילים הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 65) (מסלול מזונות), התש"ף-2020 ואנחנו גם מתייחסים להצעת חוק דומה - הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - הוצאה לפועל במסלול מזונות), התש"ף-2020, של חברי הכנסת משה ארבל וינון אזולאי, שמצטרף אלינו. קודם אנחנו מצביעים על מיזוג שתי ההצעות. על פי סעיף 84ד לתקנון. לפי סעיף 84ד לתקנון. מיזוג שתי ההצעות: הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס'

אשתמש בלשון זוכה כי בדרך כלל האישה היא זאת שזכאית למזונות או הילדים. לפי הנתונים שנמסרו בדברי ההסבר - - - את הנתונים נשמע ממנהל רשות האכיפה והגבייה. מצביעים על זה שמדובר על מסלול - - - אנחנו הופכים מהוראת שעה להוראת קבע,

זה החוק. - - - הצעת החוק דבר מאוד פשוט להפוך את הוראת השעה להוראת קבע. אוקיי, משרד המשפטים,

אני מציעה שרשות האכיפה והגבייה תציג את הנתונים. חוזרים לעורך דין תומר מוסקוביץ', מנהל רשות אכיפה וגבייה. הוא אורח קבוע ורצוי פה בוועדה. תודה רבה. הוא גם עונה לטלפונים כשמחפשים אותו. הרגת את מנכ"ל הביטוח הלאומי. הוא לא עונה? גם מנכ"ל הביטוח הלאומי חזר אליי. בשעה טובה ומוצלחת. תודה רבה. אני שמח מאוד להיות פה אחרי שנה וחצי. גם אנחנו שמחים. אני שמח שבאנו דווקא לחוק שבאמת אין עליו ויכוח, אף אחד לא מתנגד לו. אם הייתה תקופת הוראת שעה שהוכיחה את עצמה בצורה חד-משמעית זה הנושא של מסלול המזונות. עד מתי הוראת השעה? עד היום ב-12:00 בלילה. השוק הוכיח את עצמו בצורה הברורה ביותר.

למעלה מ-70% מהנשים שרוצות לפתוח בתיקי מזונות פותחות במסלול. בשביל 60 שקל בשנה הן מקבלות שירות אקסטרה אולטרה VIP, עם תוכנות מחשב הכי טובות. אם לא נוכל לתת להן את השירות הזה, זה יהיה פשע ממש. קצת נתונים. כמה משתמשים,

בשנת 2019 94% מהזוכים הפרטיים הלא מיוצגים פתחו במסלול, ומתוך הזוכות המיוצגות 87% בחרו לפתוח במסלול. כלומר, למרות שיש להן מישהו שייצג אותן בהליך הקודם בבית המשפט, בכל זאת הן בחרו לנהל את התיק במסלול מזונות. גם שיעור ההמצאות של ההזהרות גבוה במסלול מזונות וגם אחוז הגבייה גבוה בהרבה, גם באופן ממוצע, בכל תיק. הבנתי שזה גם מאזן בין הזכויות של הזוכה לבין החייב, שאנחנו מקטינים לו את ההוצאות, בין אם זה עיקולים, שכר טרחת עורך דין וכל הדברים האלה. חשוב מאוד שהילדים והאישה יקבלו את המזונות. היוזם יחד עם חבר הכנסת משה ארבל,

הופך הוראת שעה באופן קבוע, בעזרת השם, נכנס לספר החוקים. אני רוצה להודות לחברי משה ארבל, שהוא יזם אותו וצירף אותי אליו. זה חוק

אם יש מישהו שמכיר את המערכת הזאת - - - אני חייב להגיד לך שמשה ארבל מתמחה בכול. היה ראש מטה

בהסכמה אצל כולם.

ולכל העוסקים במלאכה. גם ליושב-ראש הוועדה. הקבוע והזמני.

גם לך, היושב-ראש, וכמובן ליושב-ראש הסיעה שלנו, וליועצים המשפטיים. תודה רבה לכולם.

הצעת חוק חברתית ממדרגה ראשונה.

משרד האוצר נמצא כאן? לא, אוקיי. סיוע משפטי? לשכת עורכי הדין? יש מישהו שרוצה? אני, אדוני. את לחוק השני, אבל ניתן גם פה לברך. לא, סליחה, מה אתה חושב, שאני פה במקרה, בטעות? בטח, עד שהגעת מולי.

אני מרגיש כמו ב-2015.

שאלה: האם זאת רק הארכה של הוראת השעה או שהופכים את זה לקבע? אנחנו הופכים את זה להוראת קבע סוף-סוף.

אז האם אנחנו יכולים עם הוראת הקבע להשתמש בסעיף המצוין שנמצא

להפוך את זה לברירת המחדל? הוא כבר לא נמצא, כי משכו את הסעיף הזה בשביל ליצור - - - לא הייתה ברירה. אז אנחנו יכולים להוסיף את הסעיף הזה? הוועדה יכולה להוסיף את הסעיף, שזו תהיה ברירת המחדל? לא לא, זה נושא חדש. 90% מהנשים ממילא מעוניינות בזה בעצמן, כך שהסיפור של ברירת המחדל לא ישנה פה. גם אנחנו חשבנו על ברירת המחדל. חבל להתאמץ על זה כי זה קורה ממילא. השוק אומר את דברו, הן רוצות את זה. רק אגיד למה לא התעקשנו להצמיד אלא לעשות כמה שיותר מהר שהחוק הזה יעבור - - - בסדר,

אני לא מציעה, חס וחלילה - - - אוקיי. על מנת שנתקדם לחוק שלך, מרב, אני מעלה להצבעה. אני חלילה לא מציעה לעכב או לקלקל, ואני שמחה לשמוע - - - "הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 65) (מסלול מזונות), התש"ף-2020. 1. תיקון כותרת פרק א'2. בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (להלן החוק העיקרי), בכותרת פרק א'2 במקום 'מזונות הוראת שעה' יבוא 'מזונות'. 2. סעיף 20יב לחוק העיקרי בטל." סעיף 20יב הוא הסעיף שקובע שכל הפרק הזה הוא הוראת שעה, אז ברגע שאנחנו מבטלים את הסעיף הזה הפרק הופך להיות הוראת קבע. קארין, את על הקו או שאני מצביע במקומך? היא לא יכולה להצביע בזום.

טעות שלי, אני מתנצל.

אז יש לך זכות להצביע. אני מעלה את הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 65) (מסלול מזונות), התש"ף-2020, שכמובן התמזגה אליה הצעת החוק הפרטית של חברי הכנסת משה ארבל וינון אזולאי. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושר. הצעת החוק אושרה לקריאה שניה ושלישית. ברכות לחברי הכנסת, חבריי משה ארבל וינון אזולאי. היום זה יועלה, יונח, יוצבע ויאושר פה אחד גם במליאה.

אני נועל את הישיבה.